לפני צוהריים טובים. אנחנו בדיון רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון קרימינולוג קליני). נמצא איתנו גם מי שהציע את החוק במקור וגם הצעת החוק אחר כך הוגשה ועברה קריאה ראשונה ולכן אנחנו יכולים להחיל עליה דין רציפות. גברתי היועצת המשפטית, את רוצה להסביר קצת? נראה לי שזה דיון הרציפות השני שאנחנו עושים מאז הכנסת, קצת במילה מה אנחנו עושים פה, על מה אנחנו מצביעים, שחברי הכנסת הנוכחים יידעו. אתה רוצה שנדבר על הצעת החוק או אתה מדבר על עצם הרעיון של החלת הרציפות? על ההליך של הרציפות. על החוק, יושב פה בועז, הוא יציג אותו. על תהליך הרציפות במשפט, מה אנחנו עושים. אז לפי החוק אפשר לבקש להחיל דין רציפות כשהמציע או לפחות אחד המציעים שהיו במקור של הצעת החוק שעברה קריאה ראשונה בכנסת קודמת מבקש להחיל דין רציפות, צריך אישור של הוועדה כדי שנוכל להמשיך. ואז הדיון ימשיך בהצעת החוק מהמקום שבו הוא הופסק בכנסת הקודמת. אנחנו העברנו בנושא הזה פנייה לממשלה כדרך ובכללים, הממשלה אמרה שמבחינתה אין התנגדות וקבענו את זה גם לבקשתו של חבר הכנסת טופורובסקי בהקדם האפשרי והכנסנו את זה להיום. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. אדוני היושב ראש, תודה שמצאת זמן בתקופה סוערת זו גם בשביל להביא את הנושא הזה. חיסיון לקרימינולוג קליני זה משהו שלא קיים נכון להיום, זה משהו שלפי גם איגוד הקרימינולוגיה וגם משרד המשפטים והמשטרה הוא משהו שנדרש וראוי שיהיה. מ-2008, מכל מיני סיבות, בעיקר זה לא היה דחוף מספיק, זה לא קודם כמו שצריך. שר המשפטים הקודם תמך בחקיקה וגם שר המשפטים הנוכחי. אני חושב שזה תיקון שחשוב וטוב שייעשה, זה יעזור מאוד לטפל בתהליך הטיפול של הקרימינולוגים הקליניים והאנשים שהטיפול הזה זה בערך הדרך היחידה שלהם להשתקם.

חבר הכנסת טופורובסקי. אני רוצה להעלות את ההצבעה על הרציפות ואז זה יעבור אחר כך למליאה להצבעה בוועדה. אני רק אגיד לפני, אולי כהקדמה לדיון הבא, אני שמח שגם בתוככי המחלוקת אנחנו מצליחים למצוא דרך לפעול קואליציה ואופוזיציה לטובת הציבור בישראל. אני מקווה שנזכור תמיד, בוודאי בתקופה זו של השנה, שלמרות המחלוקות הקשות וגם לעתים הכואבות אנחנו צריכים וחייבים לפעול ביחד לטובת האזרחים בישראל ולשמור את המחלוקות שלנו במקום הענייני ולא לגופו של אדם.

אני רק רוצה להגיד משהו, האופוזיציה עד היום אישרה חוקים, רק בהסתכלות עניינית עליהם.

יש הרבה פוליטיקה סביב זה, אבל אני בהחלט חושב שמדינת ישראל צריכה קצת שקט. בעזרת ה', אני מקווה, בלי לוותר על המחלוקות. ועל האחריות. ועל האחריות, בוודאי. אנחנו עושים הצבעה. מי בעד? ירים את ידו. שלושה. מי נגד? אין. מי נמנע?

אני קובע כי הוועדה אישרה לדין רציפות את הצעת החוק, זה יעבור למליאה ובכפוף לאישור המליאה נוכל אחר כך להמשיך את הדיון מהמקום בו הופסק הדיון. תודה רבה, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:55.